ומורשתו של הרב שלום משאש זצ"ל כמחנך ומנהיג במלאת 20 שנים להסתלקותו. אנחנו מקבלים בברכה את נכדו, הרב אריה משאש, שהגיע במיוחד מצרפת. אנחנו מעריכים את זה ומודים. אני רוצה בראש וראשונה להודות לחבר הכנסת משה ארבל שיזם את הרעיון, עמד מאחורי הקלעים. כקרוב למשפחה של הרב הוא כנראה הושפע מהענווה של הרב שלום ולכן הוא תמיד נשאר מאחורי הקלעים. אנחנו רוצים להודות לכל מי שהגיע דוקטורים, פרופסורים, אנשי אקדמיה, רבנים. מספר פעמים הייתי אצל הרב משאש. החדות שהייתה לו, התקיפות והאהבה הגדולה שהייתה יוצאת מאליה בענווה - כל אלה דברים שאנחנו רואים בדמויות בודדות מקרב גדולי ישראל. האהבה שלו למדינה, לעם והגדלות שלו בתורה הם אלה שהובילו בסוף לדמותו ולסחף שהיה מאחוריו, לכן מצאנו לנכון לקיים דיון סביב דמותו לאחר 20 שנה להסתלקותו. כאיש חינוך וכמחנך אני מכיר ויודע את חילוקי הדעות הגדולים שהיו בין הרב לבין משפחת טולדנו, שזה מה שבסוף הובילו לקונצנזוס רחב סביבו, בוודאי סביב יהדות מרוקו. אנחנו נתחיל בברכתו של נשיא המדינה. ידידי חבר הכנסת יוסי טייב, יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, חברות וחברי הכנסת, אורחים נכבדים, בימים הנוראים שלאחר רצח אמיל גרינצווייג פנה חכם שלום משאש לציבור ובפיו פנייה נרגשת: "אל הקהל הקדוש, על כל חלקיו ועדותיו, אנוכי מבקש ופונה אליהם, בלב נרגש ומחריד, הסירו כל גורמי הפירוד, סלקו המחיצות המבדילות, וגרשו שנאת חינם מתוככם. נכבד איש את רעהו, נהיה מתונים זה לזה, נשמור ונקפיד על מוסר האדם וחייו". בימים אלה, במיוחד בימים אלה, מנהיגותו של הרב משאש נחוצה לנו מאוד במבט הרחב, בסובלנות, בדרך החינוך המתונה והמכילה המקבלת כל אדם בסבר פנים ויפות, בדרך ארץ אשר הייתה לו לדגל. סיפורו של הרב משאש שזור בסיפורה של המדינה - סיפור על מסורת אבות מדהימה, שושלת תורנית מופלגת של חינוך ותורה, סיפור יהודי וציוני אמיתי שרואה במדינה שלנו, מדינת ישראל, נס של ממש. קריאתו לאמירת הלל ביום העצמאות הלכה יד ביד עם קריאתו לאחדות העם מתוך הבנה שכשאנחנו יחד נוכל לכל האתגרים, כפי שכתב בשו"ת שמ"ש ומגן: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא - להם בלשון רבים שהם "בכללותם"..". אין ספק שההתכנסות של הוועדה היום, בנוכחות נשות, אנשי חינוך ואקדמיה ואנשים העוסקים בתורה ובמעשי חסד, תהיה בה כדי לתרום להמשך מורשתו והעמקה במשנתו. אני מברך על הכנס המשמעותי הזה ובטוח כי העיסוק בדמותו ובתפיסתו של הרב משאש - שאגב הייתה לי קרבת משפחה רחוקה אליו וזכיתי להכירו, לכבדו ולהעריצו - יאיר לנו כשמש ויהיה לנו כמגן אל מול האתגרים שעוד יבואו עלינו. בהצלחה רבה, ומי ייתן ומורשתו תלווה אותנו ותברך אותנו. אני חושב שהדברים נדרשים דווקא בפרק הזמן של השסע שאנחנו עדים לו בתקופה האחרונה. יהדות התפוצות תמיד ידעה לכבד, והרב משאש הצליח להביא את התפיסה הזאת גם בתוך מדינת ישראל וגם בתוך החברה הישראלית שמלאה במגירות זהותיות. אני חושב שהרב הצליח לפוצץ את המושג הזה ולהחדיר בתוך החברה הישראלית את החיבור הזה. חבר הכנסת לשעבר ד"ר שמעון אוחיון, בבקשה. בוקר טוב לכולם, כבוד יושב ראש הוועדה, חברי הכנסת, השר, מרכזת ועדת החינוך, הגברת גידלי, שזכיתי לעבוד איתה במסגרת ועדת החינוך. הימים הם מאוד קשים,

ואין לנו באמת אלא רק להיאחז בדמויות כמו הרב שלום משאש.

במשך כ-25 שנים והרב הראשי של מרוקו במשך כשש שנים. מספרים על הרב משאש שכשנכנס לאולם באחד מאירועי המשפחות וניגש אליו מלצר שאמר לו, "כבודו אולי רוצה השגחה אחרת, אולי שחיטה אחרת? אנחנו מגישים בשר באולם הזה בהשגחת הרבנות", הוא אמר לו,

אני אוכל משהו אחר ממה שאני מכשיר לקהילתי? אני בן אדם אחר?" התפיסה הזאת באה לראות את כלל הקהילה, ובכל קהילה יש דתיים, חילונים ומסורתיים. כולם צריכים להישאר תחת מחנה אחד. גם כשאמרו לו, "אולי כבודו ישב כאן ואשתו תשב בצד השני בגלל שיש הפרדה בין נשים לגברים", הוא אמר, "תביאו לי רגע מראה כדי לראות אם יש כאן שני אנשים שונים. אני אותו בן אדם". הוא גם אמר לרעייתו, "מאחר שבעזרת השם את תשבי לידי בעולם הבא, אני רוצה שכבר מעכשיו תתרגלי". הרב משאש היה הראשון שפתח את הכנס הראשון שקיימתי באוניברסיטת בר אילן על יהודי צפון אפריקה ומרוקו, וזכינו גם לקיים אירוע נכבד בלה רוקט בפריז. לפני כמה חודשים, בעקבות הסכמי אברהם, החלטנו שיש מקום לדבר על משפט עברי במרוקו. כשאנשים שואלים אותי "מה זאת אומרת משפט עברי במרוקו, האם יש פרופסורים יהודים באוניברסיטאות שמלמדים?", אני אומר שהערבים מתעניינים במשפט עברי כי הוא היה מאוד מאוד מיוחד, הוא היה מאוד נועז להתמודד עם המודרנה. רבני מרוקו לא הסכימו שיהיה בד"ץ כזה, בשר כזה או שחיטה כזאת. כשהם גילו שהתחבורה והמרחקים מתקצרים, הם הושיבו שלושה דיינים ביחד עם שוחטים כדי לקבוע שחיטה אחת. סבו של הנשיא הרצוג פנה לרב שאול בן דנן וביקש ממנו להביא לו את התקנות בנוגע למעמד האישה, רק כי תקנות מעמד האישה שם היו מודרניות,

לתת לאישה להיות יורשת בניגוד לדין תורה זה רק חכמי מרוקו (הפרימיטיביים) מסוגלים. כשהרב הרצוג ביקש שיביאו לו את התקנות כדי שינסה ליישם אותן, אתם מתארים לעצמכם מה קרה. לכנס על משפט עברי במרוקו נסעו איתי מיטב המלומדים, מיטב הפרופסורים הנכבדים, אם זה פרופסור וסטרייך, פרופסור עמאר ופרופסור אליקים רובינשטיין שכשחזר כתב ב"ידיעות אחרונות" כך: "היינו נבערים ביחס לחכמי מרוקו, לחוכמתם, לבינתם, למשנתם, ואני מצטער שמדינת ישראל הפסידה הנהגה שיכלה היום מאוד להשפיע, להרגיע, לאחד, לתרום ללכידות חברתית". הרב שלום משאש ובן משפחתו הרב יוסף משאש ביקשו לומר הלל ביום העצמאות, הלל שלם, כי אנחנו ציונים, אנחנו חזרנו למדינת ישראל. הגישה הזאת היא מאוד נחוצה וחשובה לנו. שאף אחד לא ייקח אותנו למחנה זה או אחר, כי אנחנו מחנה מאחד, מכיל, כולל. חשוב מאוד שנפרסם את תרומתם, את חוכמתם ואת משנתם של הרב שלום משאש, של הרב יוסף משאש, של הרב רפאל בירדוגו, של הרב שאול בן דנן, יחד עם רבנים אשכנזים, ספרד ואשכנז, מזרח ומערב. אתמול קיימתי יום שלם על הרב שטיינזלץ באוניברסיטה. כששאלו אותי מה הקשר, אמרתי שזה בדיוק המסר. אמנם המטרה שלי היא לסגור פערים במורשת יהדות המזרח, אבל אני לא רוצה להישאר בקונכייה שלי, אני לא רוצה להישאר בתוך גדר, אני רוצה לחבר את כלל ישראל, ולכן עשיתי כנס על הגאון מווילנה, על רבי יוסף קארו, על הרב כלפון הכהן, על הנציב מוולוז'ין, אשכנז וספרד, מזרח ומערב, ואת זה חכמי מרוקו ראו כל הזמן, בראשם הרב שלום משאש, יהי זכרו ברוך. חבר הכנסת משה ארבל, בקשה. מכובדי היושב ראש, בני משפחת הרב, מלומדים, חבר הכנסת לשעבר ד"ר שמעון אוחיון, ד"ר דוד ביטון, מכובדיי כולם. אני באמת מודה לך, אדוני היושב ראש, על היום הזה. היום הזה נפתח באישור חריג של יושב ראש הכנסת משום ההבנה והערכה של חשיבות הדיון הזה, המשמעות שלו. ישנם ויהיו עוד כנסים תורניים לכבודו של הרב. אני חושב שכאן, בוועדת החינוך, יש משמעות אדירה לבוא ולדבר על רבי שלום כמחנך. יש ספר אוטוביוגרפיה שלא יצא לאור - אתם לא תקבלו ממנו העתקים כי זה רק לבני המשפחה - שנקרא "תוואי ימי", ואני מצטט ממה שרבי שלום בעצמו כתב על החוויה האישית שלו כמחנך בתלמוד תורה במקנס שבמרוקו: "נכנסתי לעבודה בתלמוד תורה, נתנו לי כיתה שיש בה 15 תלמידים כדי ללמד אותם גמרא והלכות. לימדתי אותם ברגש עצום ואיום, בפרט להכניס בהם יראת שמיים. כאשר היו עומדים לשמונה עשרה, קודם דיברתי להם מוסר השכל על כוונת התפילה וכיצד יעמוד בתפילה כדל שואל. העני שבא לבתי נדיבים אינו מדבר ברעם, בקול רם "תנו לי פת", "תנו לי אוכל", אלא מדבר בשפה רפה ובכובד ראש, ובזה מרחמים עליו. כשנבוא לבקש מהשם אלוהינו "סלח לנו אבינו, רפאנו, ברכנו", צריך לדבר בקול תחנונים, במנחת ראש ובענווה יתירה, כשבזה השם יתברך יקבל תפילתנו ברצון. אחר כך אני נותן להם רשות להתפלל. אני מעיד שהייתי אחר כך מביט בהם בצנעה וכמה מהם היו בוכים,

ביום שבת הייתי אומר לפניהם "ידיד נפש, אב הרחמן" ברגש עצום ובדמעות, וכולם היו נרגשים ונכנסה בהם יראת שמיים. גם בעת הלימוד, אם היה בא לבקר אחד מבחוץ, הייתי מצטער ועושה לו קיצור גדול כדי לחזור תכף ללימוד ולא לבטל תלמידים, או שהייתי פוקד עליהם לחזור על מה שלמדו. ואם אני רואה שהעניין ארוך ואי אפשר לדחותו, אני עושה יזיף ופרע. ואם ביטלתי רבע שעה או חצי שעה, הייתי נשאר עם תלמידיי אחר זמן היציאה כדי למלא החסר. הייתי מקפיד שילמדו אלפא ביתא ושירות בעל פה, גם ברכת הלבנה ובא לציון ודברים המצריכים תפילה, וכך היו שגורים בפיהם. הייתי עושה להם הרבה שאלות בהלכות פסח, יום טוב, סוכות, והם היו משיבים עליהן בכתב. אחר כך נכנסה אליאנס לתלמוד תורה עם המנהל שלהם מר לרנר שהיה מדבר עברית צחה. הוא הציע לתת לי כיתה חדשה של 30 ילדים שילמדו אצלי חצי יום גמרא וחצי יום צרפתית, ואמר לי שעל כך יוסיף לי בשכרי 100 פרנק בחודש. קיבלתי הצעה זו. הקפדתי שהתלמידים יבואו מכיתת הרב אברהם, זכרונו לברכה, כשתלמודם שגור בפיהם בלי שיבוש, יודעים פרשה, הפטרה ותפילות כראוי. אף שכבר עברו שלושה חודשים מהתחלת שנת לימוד הצרפתית והיינו עומדים כבר בחודש ינואר, התחלנו בספר הראשון בצרפתית. מכיוון שהתלמידים היו נבונים כל כך, הם בלעו את הספר הראשון בגמיעה אחת וידעו אותו כמעט בעל פה. כל זה עשו בשני חודשים. כשקראתי למנהל הצרפתי להראותו שגמרו הספר הראשון ושייתן לנו השני, תמה ואמר, "כל הכיתות עושות זאת בכל שנת לימודים, ואתה עשית את זה בשני חודשים?" כשבא לבוחנם, אמר שאת זה כנראה למדו בעל פה. כשאמרתי לו לבחון אותם ממקור אחר, ראה שבאמת ידעו כראוי, ואז אמר לי, "אי אפשר לעשות חילוק בין הכיתות, אתה "תשחק" עמם בדברים של מה בכך עד שיגמרו השנה". אני תמהתי עם עצמי כיצד לבטל כיתה שלמה, לכן אמרתי להם שיביאו ספר שני ולמדנו את כולו קודם גמר השנה. בשנה הבאה הם דילגו שנה שלמה והרוויחו כיתה. אצלם יש הרבה ביטול, אומרים להם לישון בכיתה שעה שלמה ומי שישן טוב לוקח פרס - ככה המורה נח. אני לא קיבלתי לעשות דברים אלה וכיוצא בהם. מצאתי לי מנוחה ונחת רוח בחצי היום של לימוד הצרפתית כי אינו קשה כל כך כלימוד הש"ס והפוסקים. חצי היום של לימוד הצרפתית היה לי כמו חופש מעבודת החצי יום של התורה". הדברים האלה הם דמותו של הרב כמחנך, כמנהיג, שיכול היה באמת להכיל מורכבויות, לראות את התקופה, את הקהל, את שומעי לקחו, ולהתאים מבלי לשנות את מסגרת ההלכה - הלכה שהולכת ואוהבת את הבריות ומקרבן לתורה. הכרת טובה עצומה יש לי לרבי שלום, לבני משפחתו. בחמש השנים האחרונות לפני פטירתו זכיתי להיות מבאי ביתו, ראיתי את האהבה הגדולה שהוא קיבל כל אחד ואחד, בלי חשבונות, בלי חשבונות מגזריים, בלי חשבונות כאלה או אחרים. זה היה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. אין ספק שיש בהתעסקות במשנתו החינוכית של הרב בוועדת החינוך של הכנסת בשורה גדולה לדורות. הרב יצחק שוראקי, רב בית כנסת "יד רמה", בקשה. שלום מכובדיי, כל אחד לפי שירותו ולפי מעלתו. אני רוצה קודם כל לפרוע חוב היום, ואני מודה על זה שנתנו לי הזדמנות לדבר בכדי להכיר את התודה ואת הטוב לרבי שלום על מה שהוא גמל עלי חסדו ועשה עמדי חסד בתור אברך צעיר בראשית דרכו. אני דופק בדלת בכדי לשאול שאלות את הרב הוא כבר יותר מ-80 והוא או הרבנית ג'מילה מכניסים אותי הביתה. הייתי נכנס אצלו בחדר בימי שישי ומידי פעם גם מגיע ושואל שאלות, ואני שואל את עצמי איך רב גדול כזה יכול למצוא זמן לא רק להשיב לשאלות אלא גם לשתף אותי במה שהוא למד או כתב לרב כזה או לרב אחר, כשאת כל זה הוא עושה מתוך צניעות וענווה מופלגת. כשהעזתי לשאול את הרב אם הרב מניח תפילין דרבנו תם,

וזו תשובה שעד היות חרוטה בראשי, "ואם הייתי מניח תפילין דרבנו תם הייתי אומר לך?". זה מראה על הדרך של הצניעות גם בדברים היותר עמוקים שיש. את הדבר הזה אפשר לצרף לדעת הרחבה שלו בתורה, בהשכלה. רב עם בגרות, רב שלמד בראשית דרכו בכי"ח. אני חושב שזה אולי הבוגר הכי מוצלח שיצא מכל המערכת החינוכית של כי"ח. מתוך חייו, מתוך הלימוד אתה רואה התייחסות לעולם ולתורה כשני דברים משתלבים. הרבה פעמים אנחנו מדברים על עולם התורה ועל העולם הכללי ושואלים מתי זה נכנס בזה, מתי זה פוגש בזה,

לא הייתה חלוקה כזאת אצל רבי שלום, הכל היה עולם שהקדוש ברוך הוא ברא שאנחנו צריכים להוסיף בו תורה. הדרך היא לראות את ההשכלה כעניין רציונאלי. לא בכדי רבו, רבי רפאל בירדוגו, תפס מסורת לא מהלימוד אלא ממה שהוא קיבל, ממה שינק משדי אימו. הוא דיבר על עין הרע, שכולם מפחדים מעין הרע. הוא אמר שבזה שנאמר ש-99 מתים מהעין הרע אין הכוונה לכך שהם מתים מעין הרע שאחרים הטילו עליהם, אלא מעין הרע שלהם כלפי אחרים. הקנאה, הדרך שבה הם רואים את העולם אוכל אותם וזה מה שממית אותם. אם היינו יכולים לא לראות את כל הפגמים של כולם, לא לראות את כל הדברים החסרים אצל אחרים אלא רק את הדברים הטובים, יכול להיות שהיינו מאמצים את הדאגה הגדולה שלו. אני רוצה לקרוא כמה שורות ממה שהוא כתב בעניין האחדות ובעניין השלום. שלום היה שמו, שלום הייתה תפיסת העולם שלו בחייו, ושלום היה היחס הלאומי והיחס הכללי שלו לאחדות עם ישראל. בתקופה הקשה אחרי רצח רבין, וגם בתקופות שהחברה הישראלית הייתה שסועה, הוא אמר שהכל עומד על עניין האחדות. לגבי המילים "כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא" הוא אמר, "מה זה "יש להם חלק לעולם הבא"?

עצם זה שהאדם מתחבר עם כולם, גורם גם לזה שעשה יותר וגם לזה שעשה פחות להיות בעולם הבא". לגבי המילים "ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר" הוא אומר, "הגדרה של כפירה בעיקר היא להוציא את עצמו מן הכלל." לגבי המילים "ואהבת לרעך כמוך" הוא אומר, "שניים שאוהבים אחד את השני - זו הנוכחות של השם".

אמר שאי אפשר לאהוב את השם אם לא אוהבים אחד את השני. אם אין לך אהבה לרעך, זה אומר שגם אין לך אהבה שאתה יכול לבטא כלפי הקדוש ברוך. אני רוצה להוסיף דברים שהוא כתב לפני כמעט 40 שנה, בשנת 1983. בשנת 1983 היו הפגנות גדולות בעקבות הרצח של אמיל גרינצווייג, ואז הוא כתב בקול קורא כך: "אני פונה אל הקהל הקדוש, הסירו כל גורמי הפירוד, סלקו המחיצות המבדילות, וגרשו שנאת חינם מתוככם. נכבד איש את רעהו,

נשמור ונקפיד על מוסר האדם